בניגוד לדרכה של ההגדה של פסח, אני מבקש להתחיל בשבח ולסיים בגנות, ואני קודם כל רוצה לאחל חודש טוב, ל' סיון היום, ראש חודש תמוז. דבר שני, ילדיי, ובמיוחד בני הצעיר לא יאמין שאני אומר את זה בשידור, ברכות לנבחרת ישראל בכדורגל לגילאי נוער על ההישג הדרמטי, ברכות ליו"ר הוועדה שהוא יודע בכלל מההישג הדרמטי בתחום הזה, אבל ברכות חמות, וזה נותן תקווה לעתיד, נכון?

אני מאמץ את המסורת הזאת להחמיא לעצמי בוועדה. בסדר גמור, תלמד. אמנם אני שנה שלמה זכיתי למחמאות - - - אבל זה היה מחמאה עם ביקורת בצידה. זה נכון, בדיוק. אבל מברכים על המוגמר ביום שישי בערב. בדיוק, אני רוצה לומר שזה באמת מרגש, נכון?

מרגש מאוד. זה ממש מרגש, וברכות לחבר'ה הצעירים.

הם עלו לגמר אליפות אירופה בכדורגל לנוער ולמונדיאל. טוב, שלא יצא הרושם שאני יותר מידי בקיא בעניין, אז ברכות חמות. עכשיו, אחרי השבח, נעבור לגנות. ככל שנוקפות השעות, עוצמת האבסורד סביב יום החקיקה האחרון של כנסת זו, ככל הנראה, הולך וגדל. על פרשת המטרו דיברנו אתמול, אבל מה שהתחדש בפרשת המטרו, זה שככל שעוברות השעות מתחדדת או מתבהרת התמונה שאין פה איזושהי הכרעה אסטרטגית של האופוזיציה. בוודאי הרשימה המשותפת תומכת בחוק המטרו, אבל גם ביתר חלקי האופוזיציה, זאת לא איזו הכרעה אסטרטגית, לא מטעמים פוליטיים ולא מטעמים ענייניים, אלא ככל הנראה זהו מהלך שחברי וחברות סיעת הליכוד לא מצליחים להבין אותו, לא מבינים מאיפה מגיעה ההתעקשות. ריח רע עולה מכל הפרשה הזו, פגיעה אנושה באינטרסים הלאומיים של מדינת ישראל לשני העשורים הקרובים. זה דבר אחד. הדבר השני שהולך ומתחדד, הוא שככל הנראה, חברי האופוזיציה, או רוב חברי האופוזיציה, ליבם גס בתודעת הריבונות הישראלית, כי אם הגענו למצב שבו שגריר ארצות הברית צריך להתחנן בפני הפוליטיקאים הישראליים להעניק פטור מוויזות לכניסה לארצות הברית לאזרחים הישראליים, אז באמת כנראה הפכנו למדינה ה-51 של ארצות הברית בחסות,

חוסר האחריות של חברי וחברות סיעת הליכוד. שיא השיאים, ואני בכוונה אומר שזה שיא השיאים, שהולך ומסתבר במהלך שעות הערב והלילה, הוא שגורמים באופוזיציה, ואני לא אכתים את כל האופוזיציה, מעוניינים להכשיל את חוק האיזוק האלקטרוני, חוק שניתן לקדם אותו, שכבר עשר שנים לא מצליחים להביא אותו לקו הגמר. אני מזכיר שמדובר בחוק שיסייע בצורה דרמטית בהגנה על חייהן של נשים ובהגנה על חיי קטינים במדינת ישראל, וזה ממש דיני נפשות. כל מי שעוסק בתחום הזה של מניעת אלימות נגד נשים ואלימות בתוך המשפחה יודע עד כמה הנדבך הזה של הפיקוח האלקטרוני על עבריינים בתחום הזה של אלימות בתוך המשפחה, שלא נמצאים מאחורי סורג ובריח, עד כמה מדובר במרכיב דרמטי בהגנה על חייהן של נשים, וזה פשוט בלתי נתפס בעיניי, בלתי נתפס. אנחנו היום הזה, גם פה בוועדה וגם במליאה, נטפל בהחמרת ענישה בעבירות של התעללות נגד קטינים, אנחנו נעביר בקריאה ראשונה ביחד את השדרוג של חוק זכויות נפגעי ונפגעות עבירה, כדי שיהיה דין רציפות. פשוט מדובר בדיני נפשות, ואני מוציא מפה קריאה, אני בכוונה לא מציין סיעות, לא מציין שמות, אני יודע את האחריות הרבה של חלק ניכר מחברי וחברות האופוזיציה, גם בוועדה הזאת וגם במליאה, זה ממש לא עניין פוליטי, אז אני ממש מוציא מכאן קריאה שלא לשחק בעניין הזה, ולהסתער על הסוגייה ולאשר היום בקריאה שנייה ושלישית את החוק הזה, שהוא בגדר דיני נפשות. למיטב ידיעתי, ויתקן אותי חה"כ מקלב, אינטרסים פוליטיים הם לא בתוך הדברים שלא עוברים עליהם בגין פיקוח נפש. זה לא עבודה זרה, זה לא שפיכות דמים, זה לא גילוי עריות, זה ממש דבר שאי אפשר להבין אותו. כמו שלא את כל הדעות שיש לי לקואליציה שאלתי אותך, אני גם לא דוגמה לאופוזיציה.

אני אמרתי מראש, לי אין ספק איפה אתה נמצא בעניין הזה. אני נמצא אבל לא הכל אני יודע ולא בהכל אני מעורב, ויש דברים שבאמת, אני נותן לאחרים בדברים החשובים מאוד שהם יתעסקו בזה. ידוע לי וברור לי, שלא ישתמע שהבאתי כמובן תלונה, בוודאי לא כלפיך וגם לא כלפי סיעת יהדות התורה. אפילו לבדוק את הדברים לא נתתי לי אתמול, הייתי צריך להיות כל היום פה. אני אגיד לך, ואני חוזר, שלא ישתמע, אבל אני אומר כולנו, ואני אומר אופוזיציה וקואליציה בשיחות המסדרון - - - עד 22:00 בלילה היינו פה, כשהמליאה כבר נסגרה, אז אפילו את הדברים האלה בקושי הצלחתי להצביע - - - נכון,

ולכן אני מבקש את העניין הזה, שכדרך אגב, זה אפילו לא חוק של הוועדה,

זה לא אצלנו, זה בוועדת הבט"פ. זה לא משנה אבל זה לא שאנחנו מגינים על חוק שאנחנו עבדנו עליו, זה ממש - - - אבל אם בוועדת הבט"פ עסקינן, אז אני יכול להבין גם הרבה דברים, מפני שלי גם יש הרבה תהיות על התנהלות ועדת הבט"פ. חוקים שמאוד חשובים מסיבות כאלה שלא מובנות עד לרגע זה, אני גם לא מבין למה שם יש התנהלות - - - כן, אבל פה זה לא - - - השיקולים שם הם לא שיקולים ענייניים, בלשון המעטה.

חבריי, אנא - - - אם פתחת בוועדת הבט"פ - - - לא,

זה לא מה שמעכב את החקיקה. אז אני אגיד לך - - - חה"כ מקלב, חה"כ סעדי, זה לא מה שמעכב את החקיקה.

חוק של מצלמות על מכתזית, שיש על זה הסכמה של כל המשרדים, עברנו את כל - - - היא עושה דווקא. יש מישהי שהיא עושה דווקא, מסיבות שאני עד לרגע זה לא אומר, ואומרים לנו ומטעים אותנו ואמרים כל מיני דברים.

אני לא נכנס לזה, אני מכבד מאוד את כל ועדות הכנסת ואת כל יושבי ויושבות הראש. חוק של אוסאמה סעדי, חוק שלי, אנחנו לא מבינים.

חה"כ מקלב, הכל נכון, רק שבחוק הספציפי הזה - - - הזכות לקדם - - - אבל החוק הספציפי הזה הוא לא חוק שלה, חברים - - - זה לא משנה, גם לא על ידה - - - חברים, יש פה עשור של עבודה - - - יש הרבה חוקים שהם לא שלך ואתה יושב הראש, יש חוקים שצריך - - - אדוני, עשור של עבודה של משרד הבט"פ, של גורמי הסיוע לנשים, של הגורמים השיפוטיים, חוק חשוב, חוק מורכב, פורץ דרך. אני מוציא מכאן קריאה ואני קורא, הנה אני מנצל את ההזדמנות, אני קורא לכל ארגוני המאבק באלימות נגד נשים ובאלימות בתוך המשפחה, ולכל הארגונים שעוסקים בתחום השוויון המגדרי, וכל הארגונים שעוסקים במאבק באלימות בכלל, לנצל את השעות הקרובות כדי להפעיל לחץ, על מנת שהחוק הזה, שהוא חוק להצלת נפשות, זו צריכה להיות כותרתו, יעבור היום בקריאה שנייה ושלישית,

חה"כ סעדי, בבקשה, ואלא אם יש עוד הערות, אנחנו ניגשים להצבעה. בוקר טוב, אדוני היו"ר. אני מצטרף לקריאה שלך, ואני חושב שמדובר בחוק חשוב מאוד שצריך להעביר אותו ביום האחרון של הכנסת ה-24, כנ"ל גם לגבי עוד חוקים חשובים כמו חוק המטרו. אנחנו הודענו שאנחנו תומכים, ואני לא מבין את ההתנגדות, הם אומרים שהם יחוקקו את זה, אבל אם הם לא מתנגדים עקרונית לחוק הזה, אז למה לא להעביר את זה, ולכן אני חושב שצריך להעביר את החוקים האלה לפני שאנחנו מצביעים על ההתפזרות. פתחת בכמה דברים חשובים, אז אני לא יכול שלא לפתוח את הבוקר הזה בעוד רצח בחברה הערבית, הרצח ה-47, צעיר בן 31, קאסם מחמד סמרי מג'דיידה מכר נורה ונרצח אתמול, ומתוך ה-47 יש שש נשים מתחילת השנה, שש נשים ערביות.

שבסך הכל אולי אפילו עשר נשים בחברה בכלל, ולכן זה מתקשר עם החוק ועם אלימות נגד נשים. גם האמנה, אתה לא הזכרת את האמנה שבכלל עיכבו את החתימה שלה, אז אני לא יודע, יש שיקולים לא ענייניים, שיקולים זרים. תודה, תודה אדוני, והשתתפותנו כמובן בצער המשפחה של הנרצח. מכובדיי, אני מעלה להצבעה בקריאה ראשונה את נוסח הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-25 (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), התשפ"ב-2022. יש לנו כמה הסתייגויות. כן, אבל זה הכנה לקריאה ראשונה. בסדר, אבל יש שני נושאים. כן, כן, זה חשוב. אנחנו חשבנו שתהיה לנו תשובה הבוקר בנושא הזה של המשקיפים.

היה גם את הנושא של התלושים, שאתה גם מכיר אותו, אוסאמה.

אז את זה אנחנו נשאיר לקריאה השנייה והשלישית.

אז אני אומר עוד פעם, ראשית, אנחנו נקבע כמובן זמן לדיון בקריאה שנייה ושלישית, אם זה יאושר בקריאה ראשונה במליאה. לדיון הזה, עלו פה כמה סוגיות, אנחנו נעבור עליהם,

כמובן מזכיר, איל מנהל הוועדה, שהעלית את הסוגייה החשובה של תעודות הזהות, שהיא סוגייה קריטית. אבל זה לא בתוך החוק. אנחנו נביא את הגורמים השונים לשמוע, אני גם בטוח שיהיה דין ודברים לפני התכנסות הוועדה אחרי הקריאה הראשונה, נראה, כרגע הנוסח הוא הנוסח שהקראנו אתמול, על כל מרכיביו.

רק אולי לציין, שבגלל שהנוסח כן כולל בסופו של דבר גם את ההוראות שהוועדה דנה בהן בשבועות האחרונים בנושא של חוק דרכי תעמולה, לרבות שינויים בכל מה שקשור לזמני השידור, אז לעמדתנו צריך רוב של 61 בשלוש הקריאות, ואת זה כדאי לקחת בחשבון. למה? בגלל התקציב?

לא בגלל התקציב, בגלל ההשפעה על זמני השידור של הרשימות, שבסופו של דבר - - - רק לשאול, זו עמדה סופית של הייעוץ המשפטי לגבי הקריאה הראשונה? אני באמת רוצה לשאול,

יש פה גם סיטואציה של לא בגלל אי הסכמות, אלא טכנית של מספר חברים.

אתמול טכני לא היה.

כן, לגבי הסעיף הזה. לא, אבל בקריאה ראשונה זה הכל ביחד.

זה בסופו של דבר רק על הסעיפים של זמן השידור. עמדתנו היא שלמרות שיש פה בסופו של דבר,

צמצום של חוסר השוויון, כי מצמצמים את זמן השידור פר חבר כנסת, בסופו של דבר, בדרך כלל לעמדתנו, התפיסה בפסיקה היא לא מסתכלת רק על הדלתא. הדלתא זה בהחלט נסיבה מקילה, אבל מסתכלים בסופו של דבר על מה נקבע בהסדר, וההסדר הזה, בסוף הוא הסדר שנותן הרבה דקות מול המצב. באופן עקרוני, הוא קובע דקות מסוימות לרשימות מיוצגות כשאין לי רשימות שאינן מיוצגות. גם אם הוא במובן הזה יותר טוב מההסדר המקורי,

בסוף צריך להסתכל על הסדר כמה הוא קובע כשלעצמו.

ואני חושב שזאת גם עמדת משרד המשפטים להבנתי, נכון עמי? כן.

אם כך תראו, אני רוצה לומר מה אני מתכוון לעשות. אנחנו נצביע עכשיו על החוק, יש לו בוודאי תמיכה פה, ויש לו תמיכה גם בבית, אבל אי אפשר שהחוק הזה ייפול על עניינים טכניים. אם יתגלה שסיעות, בגלל שהדברים שעולים היום הם בהסכמה, לא מביאות את כל אנשיהן - - - אבל - - - לא, אבל זאת השאלה. אז רגע, אני רוצה לומר מה אני אעשה, אנחנו נצביע על החוק, אני אטיל עליו רוויזיה, ובחצי שעה שאחרי זה אנחנו נעשה בירור עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, האם היעדר 61 מקשה או מסכל את העברת החוק כולו בקריאה ראשונה או רק את הסעיף הזה, ובהתאם לזה אני אודיע האם נצביע עוד פעם על רוויזיה, כי אסור לנו - - - מה זה קשור הרוויזיה? אם צריך 61 אז צריך הצבעה אחרת? לא, אני אסביר, אז אני אוציא את הסעיף. אה, רק את הסעיף? קודם כל, יכול להיות שיש 61 ונביא את זה, נעשה את הבירור.

השאלה היא האם היעדר 61 מפיל רק את הסעיף הזה או את כל הצעת החוק. בואו נבדוק את זה. אני חושב שבסופו של דבר, בקריאה ראשונה אתה מצביע על הצעת החוק כיחידה אחת, אז אני אומר שגם אם יכול להיות ספק בשאלה האם אחר כך אתה יכול לבודד או לא לבודד את זה מתוך זה, אז אני חושב שלא כדאי להיכנס לפינה הזאת, זה מה שאני רוצה להגיד, כי אתה לא מצביע.

אם זו הייתה קריאה שנייה ושלישית, כשאתה מצביע על סעיף סעיף, אז בוודאי שזה לא מפיל את הכל. אני לא חושב שאמורה להיות היום קריאה של 61. אתה מצביע על הצעת החוק בכללותה, ולכן, ההמלצה שלי בהקשר הזה, זה לבדוק האם יש את האפשרות ל-61 ואז להשאיר את זה בפנים. טוב, בסדר

ייתכן ואני אמשוך אותה בזמן הקרוב כשנראה שאין לנו כאן בעיה. אם נראה שיש בעיה, אז אנחנו נתכנס שוב, ואנחנו נצביע על נוסח ללא הסעיף הזה, למרות שאני חושב,

שהגענו כאן לצעד קטן קדימה בכיוון הנכון, כשכולם מסכימים. זה לא צעד דרמטי, זה דבר מאוד מידתי, הוא לא פוגע ביכולת ההתמודדות של מפלגות חדשות, להיפך, ובאמת, הלכנו פה ממש במשורה, כדי לסמן כיוון ולטייב את המצב. אולי הרוויזיה זה טוב, כך שתראה שאם אין 61 אז אפשר לבטל לגמרי את השידורים, ואז בוודאי שלא צריך 61. לא,

כי השידורים זה כמעט האפיק היחיד שבו מפלגות חדשות זוכות בעצם - - - נכון. אבל אם אין, זאת לא אפליה?

אבל אם זה פוגע בעיקרון השוויון, אם זה משנה סעיף משוריין, ביטול השידורים - - - זה גם - - - זה הדבר היחיד שמפלגות חדשות כאילו מקבלות מקופת הציבור. אבל אם אין דבר כזה, אז אין דבר כזה. לא, לא, זה ממש לא.

אני מסכים, אני חושב שאז לא יהיה להם שום - - - לא, אתה אמרת שמצמצמים אבל לא לגמרי - - - טוב, כדי לא לעכב, מכובדיי, אני מעלה להצבעה את הצעת החוק. חה"כ אוסאמה סעדי, אנחנו רק נצביע. מי בעד אישור הצעת החוק לקריאה ראשונה? הצבעה בעד, 5 נגד,

מכובדיי, תודה על העבודה המאומצת אתמול, ובכלל.

נועלים את הדיון ומתחילים את הדיון הבא הבוקר ב-09:00.

ננעלה בשעה 08:50.